אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוץ והביטחון בדיון המשך בנושא: סטטוס קידום הנגשת מערת המכפלה. נדמה לי שזה דיון רביעי שאנחנו עושים בחצי השנה האחרונה, כאשר הדיון האחרון היה בחודש נובמבר.

אני חושב שהדבר הזה צריך להיפסק. אבל אני אשמח לשמוע מגורמי המקצוע שלפחות המקרה הזה,

תודה רבה. אז אני באמת

או שהיא פוסלת כל מהלך של הכנה, הכנת תשתיות, התקשרות עם קבלן וכיוצא בזה? לא,

העתירה כוללת התחלת ביצוע. ואי-אפשר לבצע דבר עד שבית המשפט יגיד את דברו. גם לא נכון להתחיל עד שבית המשפט יגיד את דברו. זה קורה בשבוע הבא

נבנה גשר עץ בזמנו, שהיה תקוע ופגע פגיעה מהותית ומשמעותית באיך שהמקום, כפי שהיינו רגילים לאורך הרבה זמן לראות

ובאותה הזדמנות לטפל שם במגרש ההחניה ובשירותים הציבוריים.

זו ההזדמנות לעשות את התהליך הזה.

אבל אני שם דגש על הנושא של

וכל התכנון בנוי ככה. כל הגשר הזה הוא בעצם קומפלקס אחד כדי לא לפגוע במבנה ההרודיאני. זאת אומרת, נעשתה פה חשיבה מאוד מפורטת,

שמתחברת לגשר העליון של הכניסה לצד היהודי של מערת המכפלה.

אין לו עוד תמיכה והוא לא פוגע במבנה ההרודיאני. וזה

אז את מראה לי פה מבנה באיזו תמונה מטושטשת שאני לא מבין כל כך מאיפה,

זה לא נראה לי דבר קטן. זה עיצוב של אילן פיבקו נראה לי.

מלי, אני אגיד לך מה מדאיג אותי.

אומנם הנחתום מעיד על עיסתו, מבין בעניין הזה. למדתי שימור. אני עוסק במשך שנים רבות בשימור. אני מודאג מהתהליך שהאדריכל אמר למלי ומלי השתכנעה וככה זה נראה.

זה לוועדה. זה לכולם.

תראה, אני בהחלט מסכים עם רוח הדברים של מתן. תראה, קבר רחל, אפרופו ההערה שלך, הייתי שר לביטחון הפנים שלקבר רחל הגיעו באוטובוסים משוריינים, ממוגנים ובשעות מאוד מאוד מעטות.

- - לקיים חופש פולחן, פשוט מאוד. אז משני הכיוונים הללו, שלפעמים אנחנו ככה נמנעים מלפנות דווקא לדין הבין-לאומי ולזכויות האוניברסליות הללו, אני חושבת שחשוב מאוד

והוא הכניס פה איזה פיל לבן במקום, אחד החשובים במדינה, אתר היסטורי מאין כמותו.

צריך לראות. המילה שקוף נראית - - - לא, לא.

דרך אגב, מערת המכפלה נכנסת תחת ה-holy sites, שזה נכון מה שאתה אומר, אבל מצד שני חלים עליה כללים של הסכמה מסוימת בגלל שהיא מוגדרת כאתר

אני אשמח להתייחס מאוד בקצרה. למיטב

הדיון הקודם שהיה לנו בנושא היה בחודש פברואר. מאז חלו התפתחויות די משמעותיות שנותנות מענה, להבנתי,

הרי אנחנו עובדים לפי חוק. יש חוק שאומר: יש צו בינתיים, מכבדים אותו במאה אחוז. אין צו בינתיים והם הגישו בקשה ולא קיבלו אותה,

אם בשבוע הבא בדיון בית המשפט ייתן צו בינתיים, כמובן שיכבדו

ואם רוצים עכשיו להזיז את המעלית מטר ימינה,

אנחנו מדברים אך ורק על המעטפת.

כדי להזיז את המעטפת, להקטין אותה - - - לא להזיז את המעטפת. לא להזיז את המעטפת. אם יש מעטפת, לעשות אותה ירוק, שחור, אדום, שקוף.

חומר כזה או חומר כזה. שאלת, אדוני היושב-ראש, וגם

אני חושב שמבקרה הזה הפגיעה היא מינימלית. אמרת שאתה מראה לבן שלך איך שנִרְאֲתָה מערת המכפלה, או איך שציירו אותה לאורך השנים, זה לא משנה. הנראות תהיה אותו דבר.

ברור לי שכל מי שנמצא פה, רוצה. יש פה משהו שלא מסתדר לי. אנחנו יום-יום רואים את זה, את הסבל של הנכים, של בעלי מוגבלויות, של אנשים שמתקשים. זה משהו שחוצה דתות, עמים, אנשים. זה משהו שפשוט כל יום שעובר ומדינת ישראל לא יודעת לקדם את זה יכול להיות שגם ריבוי השותפים זה חלק מהעניין, שיש פה כל כך הרבה אנשים שרוצים, וחסר בן אדם אחד, שר ביטחון, ראש ממשלה, מישהו אחד שבא ואומר: זו האחריות שלי. והוא מצהיר זמנים, הוא סוחף את כולם אחריו. הוא דואג שזה יקרה.

אנחנו נמשיך פה בעוד עשרות דיונים, שכולם פה עם כוונות טובות, שכולם פה אומרים לנו שעוד רגע זה קורה. עוד איזו בעיה כזאת ואחרת, זה יקרה. אנחנו מברכים פה מצד אחד את האנשים הפועלים, אבל החלט בהחלט לא מרוצים ממבחן התוצאה, ועלינו באמת לחשוב איך בסופו של דבר מתקדם למבחן התוצאה. יש פה עניין של אנשים שמעכבים את זה בהיבט של משילות, בהיבט של אלף ואחת סיבות שהם לא אומרים את זה על השולחן בצורה גלויה וברורה. קשה להם עם זה שיהודים חיים ביהודה ושומרון. קשה להם שיהודים במערת המכפלה.

אתה מוכן לתת לנו לא רק במשפט כללי, אלא במשפטי קונקרטי. מה זאת אומרת? מי אלה האנשים ומה הם אומרים?

שכשרוצים לעשות משהו, יודעים לדפוק על השולחן ושזה יקרה. אתה יושב-ראש הוועדה וכל האנשים פה מימין ומשמאל, כל מי שפה, רוצה שזה יקרה. הוא לא מעכב ולא גורר רגליים, חלילה. יש לא מעט אנשים שמוצאים את כל הסיבות. כשרוצים להחליט, כשמשהו לא מסדר, אז יכולים למצוא סיבות משפטיות, סיבות כאלו ואחרות למה זה לא יקרה.

בוועדה הזו,

צריך להבין דברים יותר מדויקים. מי זה בעל הסמכות

בסדר. בוא, זו ביקורת כללית. חברים, אנחנו חורגים מהזמן, אז בבקש, משפט סיום. מאה אחוז. אני שוב מודה לכל העוסקים פה במלאכה ויישר כוח לכולם, אבל אנחנו נבחן במבחן התוצאה. כל יום שעובר ואין אפילו פתרון זמני ואין פתרון שבאמת מניח את הדעת מבחינת האופק והאור בקצה המנהרה, זו נקודת חולשה למדינת ישראל. תודה לכל מי שעוסק במלאכה. ואנחנו נבחן אך ורק במבחן התוצאה.

תודה רבה.

אני רוצה רק לסכם את הנקודות שעלו כאן. כפי שאמרנו, זה דיון סטטוס. אנחנו רשמנו לפנינו שהנושא התקציבי פתור, נפתר, ואין כל מניעה תקציבית. וזאת התקדמות אל מול הדיון הקודם. בנושא המשפטי, אנחנו מבינים שיש דיון בשבוע הבא. וכמובן, ההליך כולו כפוף לביקורת שיפוטית. אנחנו עוקבים אחר הדברים. אני חושב שהוועדה נתנה דעתה על זירוז התהליך בכל מקום שבו אפשר לזרז ולפעול במקביל ולא פעולה בטור. זאת אומרת, רשמנו לפנינו את הודעת עוזר שר הביטחון שכבר נבחר קבלן, כבר נכתב כתב כמויות ובעצם עם הסרת המניעה או עם הסדרת הנושא המשפטי, תיגש המערכת לביצוע באופן מיידי. כל אותם תהליכים ביורוקרטיים, טכניים, מכרזיים לכאורה שנדרשים ואפשר לבצע אותם במקביל, בוצעו. והנקודה השלישית, בכוונת הוועדה לבקר במערת המכפלה, לאמוד על הדברים בשטח עצמו, להבין את התכנון, לראות את אותן הדמיות בראייה אל מול השטח, שוב, מתוך כוונה לוודא ביצוע זריז ככל האפשר וכמובן תוך כדי שמירה על אינטרס הציבורי הכולל של אותה נראות, השתלבות בנוף קדומים ובמבנה מונומנטלי שהוא אייקון, הייתי אומר, תרבותי, לאומי ובעל חשיבות מורשתית גם אזורית-מקומית וגם עולמית. תודה רבה. הישיבה נעולה. אבי רואה צריך לעדכן את הוועדה מייד אחרי הדיון.

אנחנו ברצף, אנחנו מעודכנים כל הזמן. הליך המעכב ממשיך. אולי תיתן איזה טווח זמן.

אני לא צריך לתת טווח. אנחנו מבקשים בקשה וזהו. יש לנו דיון בבית משפט השבוע, נשמע אחרי.

הם יעדכנו אותנו? כן, כן. מאה אחוז. יש פה ממש ברמת השמות אפילו. מעולה, מעולה, מעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:39.